בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

קודם כל חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת קרן ברק ואנוכי הגשנו בקשה ליושב-ראש הכנסת לקיים דיון אודות מה שראינו אתמול ושלשום בתל אביב ובשאר ערי המרכז. זו לא

אני חושב שזה מראה שהוא לא תקין ומן הראוי שנקיים על זה דיון. ומה ענה לכם היושב-ראש? עדיין לא ענה. בסוף זה צריך להגיע אל הוועדה, מכיוון שוועדת הכספים היא היחידה שאפשר לדון

פשוט הקפתי את כל הבלוק כדי לראות האם יש אפיק נחל מסוים שבו אני יכולה לעבור את הכביש. לא מצאתי אפיק שכזה אז הלכתי בתוך המים שהגיעו עד לברך. זה מה שהיה בשבת בשעה 10:30 בבוקר, כל האסונות שאנחנו שומעים עליהם התרחשו בשעה 13:00. תחשבו שזה התחיל כבר בבוקר והגיע לממדים גדולים יותר עד שעות הצהריים. אני מדברת כי חוויתי את זה ואני לא רוצה לחשוב מה קרה בדרום העיר, לא הייתי שם, את זה רק ראיתי בתמונות. עכשיו, זה לא יכול להיות בכל שנה, נגיד שמדובר רק ביומיים בשנה ואי-אפשר להשקיע את הכספים בשביל יומיים בשנה. זה כבר לא יומיים בשנה זה כנראה כבר הרבה יותר זה קורה כנראה בכל העולם. אנחנו רואים שיש היערכות אחרת, צריכה להיות היערכות אחרת גם בערים מובילות בעולם ראו למשל מה קרה בוונציה. אנחנו צריכים להסתכל על זה, אני לא מחפשת אשמים חס וחלילה, אני לא מנסה לתלות אף אחד. כל מה שאני אומרת שצריכה להיות חשיבה מחודשת כדי שזה לא יקרה. בפעם הזו ראינו קורבנות בכל הארץ ולא רק בתל אביב. היום שמעתי בבוקר את נציב הכבאות לשעבר,

שמסביר שיש היערכות בעולם של פתרון קהילתי שאנשים בשכונה יודעים מי נגר, מי טייס, מי רופא, מי פותח מעליות וכל אחד יודע למצוא פתרונות בתוך הקהילה. גם זה סוג של חשיבה מחודשת. צריך לצאת מהקופסה ומנגד גם לאייש את מוקדי החירום, לדאוג לכוחות הצלה מיומנים שמגיעים בזמן. אני מבקשת שיתקיים דיון, לא דיון שכל אחד יקטול את השני אלא דיון עבודה. דיון עבודה יכול להתקיים סביב שולחן עגול בוועדת החוץ והביטחון או כאן. נראה לי שיותר מתאים בכספים. האוצר צריך לאשר תקציבים, נציגי הכבאות צריכים להשתתף, הרשויות המקומיות ועוד. כל זאת על מנת לחשוב איך מונעים את האסון הבא בחשיבה מחודשת. אם אנחנו עוברים את החורף ואין כנסת אז לחורף הבא נגיע בלי שהתקיים שום דיון כזה. לכן, אני מבקשת מאדוני לקחת אחריות ולקיים פה דיון אמיתי ולא דיון של התנגחות, כדי שנוכל למנוע את האסון הבא, תודה רבה.

נמתין ליושב-ראש הכנסת לראות מה הוא מתכוון לעשות ונחליט לפי זה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. תודה רבה, אדוני. בפי שתי הודעות. ההודעה הראשונה היא משמחת: הוועדה הזו שצברה לה מוניטין רב בהצלה של מפעלים ישראלים וכידידה של התעשייה בישראל. אולי ועדה אחרת הייתה צריכה לעסוק בזה, אבל משום מה זה מתגלגל לפתחנו כבר שנים רבות. לקחנו את הנושא הזה.

לקחנו את זה כי אף אחד לא מוכן לטפל בעניין הזה. אז באמת, הודעה משמחת, אחרי חודשיים והתערבות שלך ומכתבים אין ספור לשר הביטחון ושר החוץ, אני שמח להודיע שחברת קימברלי קיבלה את האישורים להשקיע 80 מיליון דולר במפעל חדש באזור התעשייה בגלבוע. הנושא יצא לדרך, התקשרו להודות מאיגוד התעשיינים, ואני מוסר את התודה לוועדה. תודה רבה לך שהעלית את העניין. אני דיברתי איתם ואני שמח שזה הסתדר. יש השקעה וכך יהיו עוד מקומות עבודה. הנושא השני: בשבוע שעבר היה כאן מהלך שלא היה כאן בחמש השנים האחרונות מאז נכתב הנוהל של הבאת ההעברות או בקשות לוועדת הכספים. הגיעה בקשה יום לפני בשעות הערב המאוחרות, הונחה על שולחן הוועדה בשעה 20:30 בניגוד לנוהל שנקבע. באותו יום נעדרתי לצערי והוועדה הצביע בעד העברת אותם הכספים. אני מבקש את התערבות היועצת המשפטית של הוועדה שיש לה יותר ניסיון, בלי לפגוע בך בעניין הזה. אני לא היועץ המשפטי של ועדת הכספים. אני מאוד מקווה שהנוהל לא נפגע. לא יכול להיות שנקבע כאן נוהל, תהיה הדחיפות אשר תהיה, ובגלל לחץ של כל מיני אנשים אנחנו נצביע בעד. אני חושב, ואני לא אתן את ידי בפעם הבאה. אני מבין שלחצו אותך וביקשו ממך, ודרשו ממך את כל העולם. נוהל הוא נוהל, אי-אפשר לפרוץ אותו כי מחר הכול ייפרץ מחדש. אני לא אתן את ידי להבא לפריצה. אני מודה לך שהעברת את הכספים אבל אני מתריע בעניין הזה וזה חבל שזה קרה. בכל זאת, תודה רבה. נוהג הוא נוהג בכל הוועדות. תודה רבה. אין נוהג בכל הוועדות.

אין נוהל בכל הוועדות משום - - - כולל דברים שמגיעים להסכמה, זה תקף בכל הוועדות. אני רוצה הצעה לסדר. אתייחס קודם לדבריו של מיקי לוי: הכסף של אותו היום בכלל לא עבר כי אגף התקציבים לא העביר את זה בזמן. בקיצור - - - אולי כדאי שתגיד בדיוק מה קרה פה. אני אגיד, אני אספר על הארגון שמתנהל כמו מאפיה במשרד האוצר - - - ינון, ביקשת הצעה לסדר? העלה את זה כשיגיע תורך. אני רוצה לומר שבהתחלה לא היה מדובר על להעלות, לאחר מכן התקשר אלי אבי ניסנקורן ואמר שהוא מסיר את התנגדותו. אמרתי לו שאני רוצה את זה בכתב ואני הולך להצביע על זה.

מכיוון שאני לא משנה את הנוהל. אמרתי בישיבה באותו היום שזה לא יחזור על עצמו ויהי מה, אני כבר השלמתי עם זה שלא מעלים את הנושא להצבעה אבל היו לחצים ואגף התקציבים עשה את זה בכוונה, למה הם לא הביאו את זה יומיים קודם? אני לא מדבר למה לא הביאו את זה חודשיים קודם. הרי זה לא משהו שצץ פתאום. הדבר הזה לא יחזור על עצמו. אני מקבל את עמדתך,

העמדה נכונה חד-משמעית. הטעות שנעשתה לא תחזור. אמרתי את זה אז ואני אומר זאת גם עכשיו.

יש נוהל, הנוהל הזה מכניס אותנו לסדר כבר שנים, לא עוזרים לחצים. זה נכון שבשנה שעברה ולפני שנתיים היו דברים דומים. לפני שנתיים הצבענו על העברה כשכבר עברה 2019 והצבענו על 2018. זה לא יהיה יותר אלא אם כן יהיה פה יושב-ראש אחר. הנוהל הוא פרי תכנון שלנו, חברי הוועדה והיועצת המשפטית. אנחנו הכנו את זה והצבענו על זה. הצבעתי גם על המקרה הספציפי שתואר מה שלא נהוג ולא כתוב בנוהל.

כדי להוציא את זה מכלל העניין, אני מסכים לחלוטין, היועצת המשפטית של הוועדה התלבטה מאוד בעניין הזה. אני לא בטוח מה היא רצתה בסוף אבל היא אמרה לי: "תצביע, לפחות שזה יוחרג", אני הצבעתי. אבקש גם להעביר אליה את האישורים שאנחנו מאשרים פה. אני אמרתי לך את זה גם קודם, הייתה בעיה שהיא לא ידעה מהעניין של הרוויזיה. אני מבקש להעביר אליה ברגע שאני חותם על האישורים ועל ההעברות. אני אחזק את שמירת הנוהל כל עוד אני בוועדה. הנוהל לא ישתנה והוא יהיה קיים בכל מחיר, אחרת אנחנו נכנסים לג'ונגל. אצלנו יש העברות כספים בהיקפים בלתי-רגילים, וכל המציאות הזו של חוסר ממשלה מתפקדת והכול נעשה פה הכול ייעשה בצורה מסודרת ואני מודה לך שהעלית את זה. אבקש ממזכיר הוועדה שאת הקטע הזה בפרוטוקול יחתוך וישלח לראש אגף התקציבים באוצר, מר שאול מרידור. לא יהיו פשרות בפעמים הבאות, אי-אפשר ככה. מאה אחוז.

תודה רבה.

אני רוצה להוסיף משהו באותו עניין. בבקשה,

שמחתי לשמוע שיושקעו 80 מיליון דולר בתעשייה הישראלית. אני רוצה להעלות נושא שעלה כבר בדיון על הגירעון ואז שאלתי את החשב הכללי שאלה שאיני מצליחה לקבל אליה תשובות עד היום, אדוני היושב-ראש. חברת טיסנגרופ שתבנה למדינת ישראל צוללות, שתספק לחיל הים הישראלי ארבע ספינות כדי להגן על אסדות הגז, התחייבה להשקיע בתעשייה הישראלית סכום עתק של 700 מיליון שקלים. דיברנו על זה שמשרד הכלכלה פנה לפני כשנתיים אל החשב הכללי בטענה שטיסנגרופ מסרבת לקיים את מחויבותה ולהפעיל את רכש הגומלין הזה ולהשקיע בתעשייה הישראלית. אני חייבת לומר לאדוני שאיני מצליחה לקבל תשובות ממשרד הביטחון בנושא הזה ואני אשמח לקבל את עזרתך. את לא צריכה לקבל תשובות. יש את הצוות בראשותו של מיקי לוי שצריך לדון בנושא של רכש גומלין. מיקי, אני מציע שניתן פוש בנושא של רכש גומלין. אז צריך לכנס את הצוות, אני אבוא גם. חשוב על הסכום שהוא פי כמה וכמה יותר גדול. אני מוכן לכנס את הצוות אבל אין לנו שיניים. אני יודע את הקושי, הוא צץ על כל צעד ושעל. אבל, אורית צודקת.

בסדר, אני מוכן. תחשוב איזה סכום זה. ינון. כולנו מסכימים עם מיקי לוי שיש נוהל וצריך לשמור על קיומו. היושב-ראש עשה הצבעה חריגה על נושא שהגיע ברגע האחרון מהאוצר אבל היה דבר חמור מאוד. האוצר מתנהג כמו מאפיה. דרך אגב, אני אמרתי לך בבוקר שלא תהיינה הצבעות.

אבל האוצר התנהג פה ממש כמאפיה. אסביר את כוונתי. יש לך מילה אחרת? הם ידברו על המאפיה כל הזמן במקום לדבר לגופו של עניין. אז נדבר לגופו של עניין: בשבוע שעבר, מיקי, הייתה פה הצבעה על ההעברות ומתוך ארבע העברות שתיים של החינוך, אחת של הנגב והגליל, אחת של התחבורה הכול עבר. ההחלטות הגיעו לאוצר והאוצר העביר את רק לתחבורה את הכסף, לשאר המשרדים לא הועבר. זה היה, ואני לא סתם אומר את זה, אני עומד מאחורי המילה שלי,

על זה שההצבעה הגיעה לפה והם עשו את זה והם גם אומרים את זה. לא על זה הייתה הנקמה. הנקמה הייתה על זה שלא העברנו את האוצר. כן, בסדר. היו שלוש העברות של האוצר - - - הייתה גם העברה של העודפים של האוצר שלא העברנו אותם בגלל החינוך המיוחד והם כנקמה אמרו שהם לא יעבירו את שאר הכספים למשרדים. המשרדים המדוברים לא קיבלו את הכסף עד היום. אז כשהרב גפני אומר לי לא להשתמש במילה "מאפיה" כדי שלא יקחו את זה, אולי הם יבינו שהם מאפיה וישר ישאלו למה אמרתי "מאפיה" ונוכל להסביר בצורה טובה יותר. דבר נוסף: בשבוע שעבר פורסמה ידיעה בדבר הפסקת מימון המיזם הלאומי לביטחון תזונתי. נכון שיגידו שזה לא בבסיס אבל צריך לעשות הכול כי יש משפחות שזו מערכת שמלווה אותן. אנחנו דאגנו להעברת סלי מזון, אתה זוכר את זה. סלי מזון, נכון. המיזם הזה כבר הופסק, אני הוצאתי מכתב הבוקר - - - הייתם מצטרפים לבקשה שלנו להקמת הוועדות, עבודה ורווחה. עודד, תירשם לדיבור ואני אבקש שיאשרו לך את זה. יש לך קשרים אצל היושב-ראש? דבר נוסף זה שיש קיצוץ בתקציבים של עולם הישיבות והכוללים. אני יודע שעודד רוצה להצטרף אלי ולהתנגד לקיצוץ הזה. חלקו של הכסף הזה הוא מכספים קואליציוניים אבל כ-15% מהכסף מגיע מבסיס התקציב שהחשב הכללי החליט שאת זה הוא מקצץ.

כנראה שאלו שכבות שאפשר לפגוע בהן. גם בנושא הזה אני מבקש לקיים דיון של הוועדה בהשתתפות החשב הכללי שיסביר את הדברים. זה לא החשב הכללי,

זה מישהו אחר מחליט בעניין הזה. בשנה הזו הוא מחליט איך הוא מחלק את הכסף, אז שיבוא וייתן תשובות גם על הביטחון התזונתי וגם על זה. תודה רבה. שלמה קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר פורסם שחברת גאודע שמעסיקה 85 נשים חרדיות, שבדרך כלל הן המפרנסות העיקריות במשפחה, ובמשפחות ברוכות ילדים. עקב ממשלת המעבר שתחתיה אנחנו נמצאים החליטו בחברה להפסיק את הפרויקט עד להקמת הממשלה. זה נושא שאנחנו צריכים לפתור אותו. אני אומר מי היחידים שנהנים מתקופת המעבר הזו: אחד כמו אלכס קושניר שרואה 85 נשים שמנצלות את שירותי הבריאות לכל מיני דברים שקשורים לדת, אז עכשיו הוא מבסוט שהפרויקט הממשלתי הזה נעצר ומפטרים אותן. בקצב הזה, כשכל מי שנפגע מממשלת המעבר זה חרדים, ערבים ואוכלוסיות מוחלשות, כמו עם ילדי החינוך המיוחד, כמו בביטחון התזונתי, כמו בשאר הדברים שמי שנפגע זה רק האוכלוסיות האלו, ליברמן עוד ימשיך להוביל אותנו מבחירות לבחירות. אסור לנו לאפשר את זה, צריך לטפל באלו שנפגעים באוכלוסיות המוחלשות שנפגעות כאן

אני דיברתי אתמול עם שר המשפטים בנושא הזה. הוא מטפל בזה ומקווה לפתור זאת תוך יום או יומיים. אם זה לא ייפתר אני אגיש את לך את המכתב בנושא ואני מקווה לקיים על זה דיון. כן, דיברת איתי. עודד פורר, בבקשה. שמעתי את החברים ואני שומע אותם מדי דיון מעלים בעיות מבעיות שונות. אתה אשם בבעיות. אתה יודע למה?

בגלל שאתה דרשת לא להעביר לאוצר שלוש העברות, אז הם נוקמים בנו. זה מה שינון העלה קודם. לא חשוב, זה בסדר, אני מסכים. אני מציע, אדוני, שוועדת הכספים תצטרף לפנייה שלי ליושב-ראש הכנסת להקים את ועדות הכנסת השונות. אנחנו מבלים כבר שנה - - - בסדר, אני עסוק בדברים אחרים אז אני לא יכול.

אני פונה לשאר חברי הוועדה - - - אתה בטוח שאתה תתמיד בזה כל הזמן? בגלל שאתם משנים עמדות כל הזמן. אנחנו לא משנים עמדות, העמדה שלנו היא מאוד ברורה.

אבל כבר שנה יש פה ממשלה שמינתה שרים ללא אמון הכנסת. שרים בכירים מכהנים בלי שהכנסת הצביעה על אישור כהונתם. אין לנו אפשרות אפילו לזמן פקיד בכיר במשרד לוועדת הפנים על מנת לשמוע מה קרה עם כוחות ההצלה באותו אסון - - ביקשו מקודם להעלות את זה כאן. - - לשמוע מה קורה במערכת החינוך עם ילדי החינוך המיוחד, לשמוע מה קורה במשרד הרווחה עם הנושא של ביטחון תזונתי. אדוני, תאמין לי, אני הייתי מצפה מכל חברי הכנסת שירצו לעשות את עבודתם ויבקשו את כינוס כל ועדות הכנסת.

הבעיה שאנחנו נמצאים ערב בחירות. גם פה אתה מרגיש את זה.

לזמן את נציג משרד הרווחה לשמוע ממנו - - - אתה צודק, אבל אתה רואה שנציגי המשרדים באים לפה ולא סופרים אותנו. זה לא אותו דבר אבל יש דברים שכן סודרו. אני עובר לטיפול בסדר היום הרגיל: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף-2019. מי מציג? עורכת הדין חוה ראובני ממשרד התחבורה. את סגנית היועצת המשפטית של המשרד? כן. אני אתן רקע בקצרה: בשנת 2005 נחקק תיקון מספר 64 לפקודת התעבורה, שהכניס לחקיקה ראשית את הנושא של רגולציה ורישוי של קווי מוניות שירות. זה היה הסדר זמני עד 2010 עם אפשרות הארכה עד 2013. בשנת 2012 החוק תוקן וההסדר הזמני הוארך עד 2013 עם אפשרות הארכות עד 2016. בשנת 2016 הגענו לוועדת הכלכלה עם הצעת חוק לשנות את כל המבנה, לבטל את ההסדר הזמני, ולעבור למשטר שבו אנחנו מסדירים את הפעלת מוניות השירות כתחבורה ציבורית לכל דבר. לצאת להליכים תחרותיים, להפעיל אותן באשכולות קווים, להטיל סטנדרטים של רמת שירות על המפעילים,

סובסידיות בימי החול. זה היה הליך ארוך בוועדת הכלכלה שהסתיים בתיקון 120 לחוק שהתפרסם ב-1 בפברואר 2018. בידיעה שהההליכים התחרותיים האמורים ייקחו זמן, נקבעה בתוך החוק הוראת מעבר שאומרת שאנחנו נוכל להמשיך לתת רישיונות לקווים הפעילים עד סוף 2019. זה היה כמעט שנתיים, ההנחה הייתה שבינתיים נבצע את ההליכים התחרותיים. המשרד עבד קשה על ההליכים התחרותיים אבל המעבר של מפעילי קווי השירות למוניות, מהפעלה במתכונת של חנות מכולת להפעלה במתכונת של רשת סופרמרקטים, עם כל המרכיבים שאנחנו מצפים ממפעיל תחבורה ציבורית דיווחים, טכנולוגיה, רמת שירות מסודרת, רב-קו שדורש גם חשבונאות, זה כבר לא העברה מיד ליד, כל זה הפך להיות מאוד מורכב. גם באותם המקומות שההליכים התחרותיים הסתיימו, חלק מהזוכים - - - את הזכייה, חלק מתקשים להתארגן וביקשו הארכה עד שהם ייכנסו. בפועל אנחנו נמצאים בפיגור גדול מאוד. הקווים של ההליכים התחרותיים לא מצליחים להתרומם ולהיכנס לפעילות וממילא גם הליכים תחרותיים אחרים יש כאלה שלא פורסמו, יש כאלה שפורסמו ולא הסתיימו. זה פשוט שינוי דרמטי - - - את יכולה לומר לוועדה על כמה אנחנו מדברים? נועה, את רוצה לתת את הנתונים? למי את פונה?

אבירם, מנהלת אגף בכיר תחבורה ציבורית במשרד התחבורה. כמה לא הסתדר עדיין? קודם כל פורסם מכרז PQ לצורך מיון מקדים לאותם התאגידים שמורשים להשתתף בהליכים התחרותיים. לאחר מכן פורסמו בסך הכול מכרזים עבור עשרה אשכולות.

כמו שציינה היועצת המשפטית, נדרש פרסום חוזר בשל ביטול זכייה ונשארו לפרסום עוד עשרה אשכולות קווים וארבעה קווים בודדים. זאת אומרת שאנחנו פחות או יותר באמצע הדרך. עשרה מתוך כמה? זה בערך חצי, עשרה פורסמו ועשרה נותרו. עשרה מתוך עשרים. לכן אתם מבקשים עכשיו להאריך את זה עד ה-31 בדצמבר?

אנחנו מבקשים לאפשר לנו להמשיך לתת רישיונות למפעילים הוותיקים שהם עדיין פועלים להמשיך ולא לגרוע את השירות. זאת אומרת שאם לא נאשר את החוק הזה אז המשמעות תהיה שאלו שיש להם רישיונות פשוט יאבדו אותם. אין לנו סמכות, מה-1 בינואר 2020 - - - כן, זו התוצאה. את מדברת איתי בלשון משפטית ואני מדבר באופן מעשי.

זה לכל מרכיבי התחבורה הציבורית? גם לאוטובוסים? רק למוניות ומוניות שירות. האם תוכלי להסביר לנו האם הרפורמה הזו שבגינה אנחנו הולכים קדימה קשורה - - לא קשור לזה. - - לבלגן של נהגי המוניות.

רק רגע. לא ידעתי, אני שאלתי. אנחנו נסיים את העניין הזה ואני אבקש ממך, חוה, שתתייחסי בשני משפטים לגבי נושא הרפורמה. אני שומע שראש הממשלה מתערב, בסדר, אני מקבל טלפונים. חשבו שאני הולך להיות, אני לא. את הנושא השני אסביר אך ורק ברובד המשפטי. בסדר גמור, קודם נסיים את הנושא שלפנינו. אני רוצה לשאול: ההארכה שאתם מבקשים היא בעצם שנתיים לאחר כניסת החוק לתוקף. שנה.

זו עוד הארכה של שנה אבל החוק נכנס לתוקף בפברואר 2018. כן. ונקבעה תקופת - - - את שואלת למה הממשלה עובדת לאט?

אני אתן לך הרצאה. אני חייבת להגיד שאתה מרקיע שחקים בלימודי הליבה שלך. לא קשור בכלל. אתה כבר יודע מראש את השאלות שלי ואת התשובות אליהן. אני חייבת להציף את הדברים כי זה התפקיד שלנו: בוועדה הזו, במהלך החודשים האחרונים, ביצענו העברות במיליארדי שקלים. הסעיף המשמעותי ביותר שבו ביצענו העברות תקציב הוא תחום התחבורה. העברנו מיליארדים לתחום זה כתחום שנמצא בראש סדר העדיפויות שלנו ושל הממשלה מבחינת יוקר מחיה, מבחינת ניידות תעסוקתית, איכות חיים. הדבר הזה משפיע על יוקר המחייה ועל הכול ובתוך זה גם הרפורמה המדוברת. למה זה לוקח שנתיים? למה אתם באים לפה אחרי שנתיים כשבעצם התקדמתם רק בכמחצית מהמכרזים? מניסיוני יש לעיכובים עלות. אתם מאריכים הסדרים שעלותם בצידם, אני רוצה לקבל תשובה על הדברים. זה לא קשור לשיתוק הממשלתי בכנסת, זו בעיה במשילות של הרשות המבצעת ושל שר התחבורה. אני מבקשת לדעת למה הגענו למצב הזה.

כפי שאמרתי קודם, אנחנו מדברים על שינוי דרמטי באיך הענף הזה פועל.

תני לה להשיב. הדבר משול למי שמפעיל חנות מכולת ומנסה לעבור בבת-אחת להפעלת רשת של עשרה סופרמרקטים. זה שינוי תפיסתי מבחינה אירגונית וכלכלית כל הניהול שלו שונה לגמרי. התוצאה הייתה שהיה קושי גדול מאוד לפועלים בענף לעמוד בדרישות. ולראייה, שהיו לנו זוכים בעשרה מכרזים, ושלושה מהם: אחד פרש, שניים לא עמדו בתנאים בסוף נאלצנו לבטל את פרסומם. אנחנו פרסמנו מכרזים ועשינו מיון מוקדם כדי ליצור היצע ואחר כך נוכל לפרסם כאשר אנו יודעים מי הם המועמדים הניגשים הפוטנציאלים. אז פרסמתם את כל המכרזים? זה לא - - - לא פרסמנו, הם לא יכולים לבלוע את הכול בבת-אחת. התהליך לקח יותר זמן כי כאשר מפעילי זוכה, ואחר כך יש תאריך שבו הוא צריך להפעיל והוא לוקח עוד שלושה חודשים עד שזה ייכנס לפעולה, אז ברור שאנחנו לא - - - מה ההבדל בין שנה לשנתיים לשלוש לארבע וחמש? את לא יכולה להגיד "אי-אפשר לבלוע את זה". אם תבקשו עוד הארכה מה ימנע מכם לבקש זאת שוב בעוד שנה? או בעוד חמש שנים. אני מבקשת שתצייני אם יש לזה עלות. אין לזה עלות, ענף מוניות השירות לא מסובסד כיום. העלות היא רק לציבור שמפסיד מחוסר התחרותיות. המשרד מעוניין לעשות את השינוי ולפיכך אנחנו נמצאים בעיצומה של הרפורמה. כמו שהציגה היועצת המשפטית, הרפורמה מאוד מורכבת, אפילו ברמה של - - - אתם לא רוצים לעשות את הרפורמה. מה זה - - - לא, היא מורכבת. אתם לא בטוחים שמספיק שנה, ביקשתם שנה כי אתם מעריכים שזה יסתיים עד אז, אתם לא בטוחים בזה. פירסמנו עשרה מכרזים. הבנתי, את לא צריכה לחזור פעם נוספת, צריך להחליט. אתם מבקשים שנה הארכה, זה משהו ערטילאי, לא חד-משמעי, אם לא יודעים אם מהבחינה המקצועית הכול יסתיים תוך שנה. זה יכול להסתיים קודם וזה יכול להסתיים יותר מאוחר. יכול להיות שאתם תצטרכו לבוא ולבקש שוב הארכה,

מבחינת שיטת העבודה שלנו אנחנו לא אמורים לבקש הארכה. אציין שיש גורמים חיצוניים - - - מה תעשו אם זה לא יסתיים? יש גורמים חיצוניים שאינם תלויים בפרסום ההליך התחרותי. לצורך העניין: נושא של הצטיידות ברכבים. מכירות את זה החברות שפועלות. היום יש רק ספק אחד של רכבים והשוק לא יכול להכיל - - - לפעמים צריך לשנות את תנאי המכרז. לפעמים הבדק הוא פנימי ואולי לא סתם אנשים פרשו. האם אתה רוצה שהרפורמה תיושם וכולם יסתדרו בהתאם כולל זמנים והורדת תנאי הסף או שאתה תקוע ואז גם - - - אני רוצה - - - מה סדרי העדיפויות - - - אני רוצה לומר לך ולכולם: זה נכון שדיון ברפורמה הזאת, יש פה כמה רפורמות של משרד התחבורה ואנחנו קצת מערבבים. פה אין נזק לבעלי המוניות. רק נזק לציבור. פה אנחנו אומרים שאם אין הארכה של המועד, המשמעות של העניין היא בעייתית ממש מכיוון שנהגי מוניות יאבדו את הרישיון ולא יוכלו לתת להם רישיון,

פלטפורמה שעל פיה את נותנת את הרישיון. כי צריך את ברירת המחדל שתמשיך לפעול. זה מה שאני אומר. עכשיו, אנחנו לא עוסקים בעניין הזה. אנחנו יכולים בשלושת החוקים האלה לעשות הארכה כי אם לא אז המצב יהיה הרבה יותר גרוע. זה שיש לכן ביקורת על הצורה הזו זה בסדר אבל אז צריך להיכנס לדיון אמיתי ולבדוק את המכרז. אני מניח שאם מישהו מחברי הכנסת יבוא ויגיד שכל עוד שהוועדות לא מתכנסות והממשלה לא מקבלת החלטות אז הם ישאלו אתכם לגבי המכרז ואתם תצטרכו לתת תשובות.

לא הבנתי אם יש תוכנית לשנה הקרובה או שנגיע לאותו מצב. זה תלוי בתפילה שלך. אקח על עצמי. ישנה תוכנית סדורה להמשך פרסום המכרזים. יחד עם זאת נעשית בדיקה כדי לראות שאנחנו מאפשרים את המכרזים - - - שמישהו יכול לגשת אליהם. הרב גפני, נהיית ציני כי ראית יותר מדי דברים. אתה יודע איך הדברים יתחילו ואיך הם ייגמרו. לא נהייתי ציני. אתה צריך להמשיך .

אורית, לא נהייתי ציני. התפקיד שלנו במקרה הזה הוא לתת סיוע חירום. את צודקת, אני מסכים לחלוטין. אני באמת חייבת לומר שאנחנו מעבירים מיליאדים לתחבורה. זה תחום שלא עצרנו שקל, חייבים לראות שאתם לוקחים את זה בידיים ועובדים.

מתי שהיושב-ראש יחליט.

מה המשמעות של ההצבעה שלנו פה אם היושב-ראש לא ירצה לכנסת את המליאה. הוא אמר לי שהוא רוצה, הוא יכנס את המליאה. או אז נשים עוד דברים על סדר היום. על גבי השחוח אתה הולך להכניס דברים למליאה? אתה מכיר את היושב-ראש. סתם רעיון. אתה יודע כמה חוקים יש לי להעלות? כל הכבוד. הוא מעלה רעיון. אבל אז ההבדל יהיה שזה חוק ממשלתי שבו אין ליושב-ראש שיקול דעת, בניגוד לחוק פרטי. מה זה משנה עודד? נתקדם. האם ליועץ המשפטי של הוועדה יש משהו להוסיף? לאחר שעורכת הדין ראובני תקרא את הצעת החוק, יש לי הצעה שמועד התחילה של התיקון המוצע יהיה ב-31 בדצמבר 2019 כדי למנוע את אותה הלקונה, מכיוון שהרישיונות של בעלי הרישיונות הוותיקים היו בתוק, עך ה-31 בדצמבר 2019. בסדר. אנחנו חושבים שזה לא נחוץ. לא נתנו רישיונות בשבוע החולף אז ממילא אין צורך לתת הכשר בדיעבד. אני מסכים עם היועץ המשפטי של הוועדה ומציע שגם את תסכימי. אני בוודאי לא מתנגדת. גם אם זה לא נחוץ את לא יכולה לדעת. אולי מישהו כן נתן אישור. לסתום את הפרצה.

וגם אין לדעת מתי תהיה מליאה. קראי בבקשה את הצעת החוק. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף 2019 תיקון סעיף 15 1. בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120), התשע"ח 2018‏, בסעיף 15, בסעיף קטן (א), במקום "מיום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019)" יבוא "מיום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)". וכעת נוסיף סעיף תחילה שתחילתו של חוק זה ביום 31 בדצמבר 2019. אפשר להעיר? בבקשה. דוד כוכבא, מנכ"ל מועצת המובילים. אני קשור אישית לקבוצה שזכתה במכרז ומתקדמת בתהליך. הקבוצה שאני מייצג אמורה להתחיל לעבוד באפריל 2020. אנחנו מתקדמים, רוכשים רכבים ועומדים ביעדים. אם המקבילים שלנו, שעובדים באותו אזור, יאריכו להם עד דצמבר 2020, אנחנו נפגוש אותם מתחרים בנו ללא מכרז. אני מבקש להדגיש שההארכה לא תהיה גורפת עד ה-31 בדצמבר אלא המדינה תוכל לקצר - - - בהדרגה. תוכל לקצר לתחנות קיימות שלא זכו במכרז עד למועד שהמפעיל שזכה ייכנס לשטח. תשובה בבקשה. לפי החוק אין כוונה שהוא יקבל רישיון עד סוף 2020 אלא שלמפקח על התעבורה תהיה סמכות לתת עד 2020 בהתקיים התנאים וזו תקרה. אין לנו שום כוונה להשאיר את הקווים הישנים פועלים במקביל לזוכה בהליך התחרותי - - - אבל למה שזה לא יופיע בחוק? זה מופיע. היועץ המשפטי של הוועדה יענה. אוסיף לדבריה של עורכת הדין ראובני שלפי סעיף 15(ב) לחוק, בהחלטה לגבי חידוש רישיונות שכפי שאמרה עורכת הדין ראובני מדובר על תאריך מקסימום יתחשב המפקח על התעבורה,

בהתקדמות ההליכים התחרותיים למתן רישיונות קו שירות

כלומר: ככל שמתקדמים הדבר הזה יובא בתוך כלל השיקולים להארכת הרישיון. תודה רבה, אנחנו נצביע. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף 2019. כפי שהוקראה על ידי עורכת הדין ראובני, ובתוספת סעיף התחילה שהוסיף היועץ המשפטי של הוועדה. מי בעד אישור הצעת החוק, ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה הצעת החוק אושרה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה